לאחר הדיון בוועדה, יחד עם השר. הגענו לאיזושהי פשרה שבניסוח שמונח לפניכם,

אותה פשרה מופיעה פה. אייל, תקן אותי.

אני לא הסכמתי לזה. בסדר, לא הסכמת. תגיד את זה כאן, זה